אנחנו בדיון - שעל פניו אמור להיות קצר בנושא הצעת צו הראיות (קביעת גוף ציבור), התשפ"ב-2022. נמצאים איתנו ממשרד המשפטים חברתנו עורכת הדין יפעת רווה ועורכת הדין קרן רוט, מהמשרד להגנת הסביבה עורכת הדין ליאורה עופרי, מרשות הטבע והגנים בן רוזנברג מנהל האגף להגנה על החי והצומח ועורך הדין שי פרץ. אני מבין שאנחנו עלינו כאן על דבר שנעשה עד היום כדבר שבשגרה אבל ככל הנראה תוך התעלמות מהצורך בצו של השר ואישור הוועדה. לצורך הפרוטוקול נבקש מהרשות להציג את הצורך שלה בתעודות או את המשרד להגנת הסביבה והתייחסות משרד המשפטים. אני כבר אומר מראש שמבחינתי השאלה המרכזית, בדקנו אם זה המצב בעוד תאגידים סטטוטוריים שאולי צריך להביא לתשומת ליבם. לא בדקנו אקטיבית אם יש עוד תאגידים. לא פנינו ולכל התאגידים במדינת ישראל. רק הפנו את תשומת ליבנו ותיקנו את הטעות הזאת. אם אני מבין נכון את ההיבט המשפטי, הרשות היום נהנית ממעמד של תאגיד סטטוטורי. בתוך רשימת 70 התאגידים הסטטוטוריים עסקנו בזה גם בהקשר של חוק הרגולציה וגם בחוק ההסדרים היה נושא של חובות הדיווח החשבונאיים של תאגידים סטטוטוריים. עסקנו לא מעט בכנס הקודם שאלת מי הם התאגידים הסטטוטוריים. על פניו, מבלי לחקור בעניין, אני מניח שלמשל לרשות ניירות ערך יש סמכויות חקירה.

רק אומר שהסוגיה הזאת לא רלוונטית רק לרשות הטבע והגנים. השאלה אם אפשר לבקש הוצאת תזכורת לכל התאגידים הסטטוטוריים. כל עוד לא שמנו לב כוועדה לעניין הזה, גם הרשות המבצעת לא שמה לה, אז בסדר, כולנו חיינו מאחורי המסך, אבל ברגע שהסוגיה התעוררה בעקבות העניין של רשות הטבע והגנים, אנחנו לא יכולים להיות בשב ואל תעשה. נצטרך לבדוק. יכול להיות שאפשר לשלוח לכולם. פרסמנו תזכיר שלא קיבלנו עליו הערות. אני מציע שתחשבו. אני אומר בזהירות שהסיטואציה עם רשות הטבע והגנים מתועדת. יש דיון ועדה, יש פרוטוקול, היה תזכיר של צו ויש צו. חבל יהיה להימצא בעוד כמה חודשים במצב שעורך דין קפדן יבוא ויטען נגד פעולת פיקוח של תאגיד סטטוטורי. אנחנו ננסה לבדוק את זה.

לתשומת ליבכם. לפרוטוקול, עורכת הדין רווה, הערות משפטיות, או אם לעורכת הדין רוט יש מה להוסיף. אין לנו מה להוסיף. אני חושבת שחשובה ההתייחסות של המשרד עצמו. הצורך הגיע לאחר שהם גילו לא מזמן שאכן הם לא כלולים בצו, שאין להם צו והם לא חלק מעובדי המדינה ומכאן התעורר הצורך. באמת החשיבות הרבה היא שתוגש תעודת עובד ציבור מבלי שהם יצטרכו להעיד בבית משפט. כמובן אני מזכירה שלפי סעיף 26 עדיין אפשר לקרוא להם למתן עדות בבית משפט, לחקירה נגדית. הדבר המרכזי שיוצא מכאן הוא שבית משפט רשאי בהחלטה אקטיבית שלו, על פי בקשת המדינה, לקבל כראיה מסמך רשמי של עובד ציבור, מבלי שהוא יידרש לבוא ולתת עדות, אלא אם מבקשים חקירה נגדית. אני רק רוצה לומר לאדוני שאנחנו גילינו את זה דרך איזשהו פסק דין אזרחי שאפילו לא היינו צד לו. עובד ציבור שלנו ניסה להגיש תעודת עובד ציבור. הייתה שם עוד רשות סטטוטורית, רשות נחל קישון שגם עובד מעובדיה ניסה להגיש תעודת עובד ציבור וגם היא נדחתה. הם לא ידעו שהם לא מוסמכים ולא עברו את כל הפרוצדורה. ביום שגילינו את זה רצנו להגנת הסביבה כדי לקדם את החקיקה הזאת אבל יכול להיות שזה קורה עם עוד תאגידים סטטוטוריים כפיט שאמרת קודם. אנחנו נבדוק את